שלום לכולם, אנחנו מתחילים בדיון.

(תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א 2021. מי הצוות שמציג?

להסביר קצת על הרפורמה או שאפשר מאיפה שהפסקנו? רק לפני זה אני אסביר לך איך אנחנו עובדים פה בוועדה. אנחנו